שלום רב,

על סדר-היום: חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 54) (הזכות להיבחר), התשפ"ג-2023, פ/3343/25, כ/966, של חבר הכנסת עמית הלוי. רק נודיע לוועדה שוועדת הכנסת קיבלה שלוש טענות נושא חדש לגבי הסתייגויות ודחתה טענה אחת לגבי ההסתייגות של חבר הכנסת עמית הלוי. באופן מפתיע. אם כך חבר הכנסת הלוי יציג א הסתייגותו, למרות שהצגת אבל מילה אחת. לפי סדר-היום שפורסם, קודם מצביעים על רוויזיות ואז שאר ההצבעות של החוק הזה. החלת הדין שקיים לגבי כמעט כל עובדי העירייה שאם הם רוצים להתמודד, צריכים 90 יום לפני כן להתפטר מתפקידם. זה נכון גם לגבי יו"ר ועדה ממונה והיתרון המרכזי לדעתי באותם 90 יום שיבוא למערכת הבחירות עם כל הכלים, לא יינתנו לו וכך יבוא במובן הזה כמו כל אזרח רגיל. תודה. ההסתייגות של חבר הכנסת הלוי נוסחה כתיקון לתוספת לחוק הרשויות המקומיות הזכות להיבחר כך שהוא יימנה ברשימת העובדים שמנועים מלהשתתף בבחירות האלה אלא אם כן התפטרו או יצאו לחופשה, כיוון שלגבי יושב-ראש וחברי ועדה ממונה הם אינם עובדים של הרשות המקומית, אנו מציעים נוסח אחר של אותה הסתייגות כתיקון לחוק עצמו, אבקש מברק להקריא את הנוסח, שמבטא מה שביקש חבר הכנסת הלוי להציע. אחרי סעיף 1 יבוא: 2. תיקון חוק הרשויות המקומיות הגבלת הזכות להיבחר. בחוק הרשויות המקומיות, הגבלת הזכות להיבחר, התשכ"ד-1964,

1ב יבוא: ג. לעניין סעיף זה יראו מי שכיהן כיושב-ראש ועדה או כחבר ועדה למילוי תפקידי ראש רשות מקומית ומועצת הרשות, או למילוי תפקידי המועצה, בהתאם להוראות לפי סעיף 143, 143א או 206 לפקודת העיריות או לפי סעיף 38 או 38א לפקודת המועצות המקומיות כעובד הרשות המקומית המנוי בתוספת. מי בעד ההסתייגות בנוסח שהוקרא על ידי היועץ המשפטי? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 6 נגד 5 נמנעים אין ההסתייגות התקבלה. אם כך אנו עוברים על הרוויזיות. רוויזיה. דיון בעוד- - אני מסיר את הרוויזיה. אני מבקש רוויזיה, היא תהיה ב-13:50. למה? לא צריך. אתה יכול להצביע על החוק. כרגע הגשתי רוויזיה.

זה לא עלה לי כסף. להודיע על רוויזיה עוד חצי שעה. מגיש הצעת החוק יצא. זה לא חוק שלו. יש חוק של אריה דרעי, יש חוק של שרה נתניהו ויש חוק שלו. אדם הולך לחוק שלו. אתה מדבר ללא רשות דיבור. זה לא מכובד, לא מכבד. אופוזיציה נאורה. אנו עוברים להצבעות על הרוויזיות. מישהו רוצה לנמק את הרוויזיות? יוראי, בבקשה, 60 שניות לרשותך. אפשר הצעה לאדוני, הצעה לסדר-יום?

זו הצעה טובה.

אדוני היושב-ראש, יש פה רוויזיות כמספר הסתייגות. במקום שננמק כל אחת מהן 60 שניות, תן לכל אחד מאתנו כמה דקות לנמק את כל הרוויזיות ביחד, נצביע על כולן. זה מה שאני עושה. אמרת 60 שניות. לא תפריעו לו זה יהיה יותר מ-60 שניות. אף פעם לא חתכתי בדברים האלה. ייצוגי, כפי שמקובל. איך אני יודע שאם חוקי ההפיכה יעברו לא יהיו בחירות חופשיות יותר במדינת ישראל, אדוני יושב-הראש? כי כבר עכשיו אדוני אתם מתערבים בשתי מערכות בחירות: אתמול אושר החוק שדוחה את הבחירות לרבנות הראשית כדי לעזור לאחיו של דרעי ועכשיו אתם מעבירים חוק שמשבש את מערכת הבחירות בטבריה. לכן ביום שתרצו לדחות את מערכת הבחירות הכללית למועד שמתאים לכם, שבו תוודאו שאתם תנצחו, לא תהיה בעיה בכלל. זה יקרה בהסתייגות ברגע האחרון. לא תהיה לכם בעיה להתערב כי אנו רואים עכשיו שאין לכם בעיה לממשלה הזו להתערב במערכות בחירות בלי בכלל בעיה. מעבירים חוק, משנים תקנות, מעבירים הסתייגות, משתמשים בכל הכלים וזה בכלל לא מזיז לכם. זה משרת את האינטרס הצר, הפוליטי. במקרה הזה של המקורבים. זה מזכיר לי את נאומך כשהייתה הצעת חוק שהביא השר לענייני דתות בזמנו, השר כהנא, שביקש לשנות הרכב ועדת הדיינים, שזה בדיוק הנאום שלך אז. לכן אדוני אני אדאג לנאום את כל הנאומים של המטרו בדיונים על המטרו. אני אעבור מילה אחר מילה. כמו שאתם עושים על לפיד, אני אעשה היעקוב היומי. יוליה ביקשה את זה ממני אז, מה אני אעשה? לכן אדוני אני בדעה שלא צריך לאפשר אפילו לחוק ההפיכה לעבור כי אחרי החוק הזה תעבירו את החלשת היועצים המשפטיים, את הפוליטיזציה המלאה של הוועדה לבחירת שופטים, את פסקת ההתגברות ובלי שנשים לב ישראל תחדל להיות דמוקרטיה. לכן אני אומר, כדי שישראל תשמור על עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית עם בחירות חופשיות, שבה לכל אדם יש מקום שווה ומלא, אנו עומדים כחומה בצורה נגד כוונתכם אל"ף להפוך את חוקי היסוד שלנו לפלסטלינה, ושתיים להתערב במערכות בחירות כאלה ואחרות.

חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה. בקצרה, אני מבקש. אהיה קצר כי אני חושב שהטיעונים שלנו למהות ולגופו של ענין גם נאמרו אבל יותר מזה, האכזבה שלי, שזה עבר. דיברתי על זה קודם בוועדת הכנסת שלא שינינו ולו פסיק אחד. שינינו. אתה מבין? מגיש הצעת החוק ואתה מחוקק ותיק, דיברתי על זה ליו"ר ועדת הכנסת, יו"ר הקואליציה, אופיר כץ, אמר לי: אני לא כזה ותיק, אבל אתה כן. לא בגלל צבע זקנך. אתה באמת מחוקק ותיק. תגיד לי אתה, מתי הגשת הצעת חוק ואמרת: לא הייתי שלם עם הצעת החוק, אני רוצה לשנות כך וכך, והגשת את זה כהסתייגות. לא באת לדיון בקריאה טרומית, ראשונה, שנייה שלישית, ואמרת: אני רוצה לשנות. הוא אמר את זה בדיונים. הוא לא שינה את זה. אתה רוצה תשובה כמחוקק ותיק?

כי זה הטיעון הענייני, אבל מה שראינו פה, שנכנס מגיש הצעת החוק שבעיניי ביזה את עבודת הוועדה בכך שלא היה במרבית הדיונים. לא, לא. הוא מגיש יד שנייה. הוא נכנס לפה ואומר: בואו נתקתק את זה אני עושה פרפראזה, כי יש לי הצעת חוק אחרת בוועדה אחרת. הוא מכיר בעובדה שזה לא הצעת החוק שלו. זה לא מעניין אותו אפילו. מה לא היה פה בדיון? הייתה פה הסכמה מראש הוועדה ועד אחרון אחורי היושבים בספסלי האוטובוס מה שנקרא, שכולם נגד. הממשלה נגד, הנהלת הקואליציה נגד, הוועדה נגד. איכשהו החוק הזה עובר. הכנסת הזו שוברת שיאים. השיא שנשבר עכשיו זה שמגיש הצעת החוק לא רוצה להיות פה. יש לו הצעת חוק יותר חשובה. אז הסתבר לי שגם מגיש הצעת החוק נגד. הוא פוחד להיות פה כשזה עובר. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה. תודה רבה, היושב-ראש. לפי כמות הפונים לקיזוזים, יש הרבה בליכוד שלא אוהבם את החוק הזה אבל כופים עליהם,

והם צריכים ליישר קו. אתה יודע מה ההבדל בין הליכוד ליהדות התורה ביהדות התורה כשלא אוהבים את החוק אבל אין ברירה, גם מצביעים בעדו. בליכוד מתקזזים. כן. אמשיך את הטיעון שלי מאתמול. מי שהתכוון - כאילו התכוון - לעשות טוב לאדם הספציפי בישוב הספציפי בוועדה הקרואה הספציפית, מי שהתכוון לטעמו לעשות טוב לאדם הזה הוא עשה לו את ההפך לחלוטין. החוק הזה פוגע באיש, פוגע בוועדה שהוא עומד בראשה, פוגע בישוב שהוא מנהל אותו היום. אני עליתי בוועדת הכנסת את התהייה, איך אפשר לא להתייחס בתקופת צינון לישוב שאתה עומד בראש ועדה קרואה בו, ואתה הולך להתמודד על ראשות העירייה שלו. זה נשמע כל כך הזוי - מקצועית, חוקתית, משפטית. עד 2008 זה היה אפשרי. אבל שינו את זה כעבור בחירות. ארז, די. מה זה הטיעון הזה? נניח שהיה אפשרי זה היה בסדר? אתה עושה את זה- - לא, אני עושה את זה כי ההיגיון הישר אומר אם אני עומד בראש ועדה קרואה בתוך ישוב, ואני מתכוון להתמודד על ראשות אותו ישוב, זה נשמע הזוי. זה נשמע מגוחך. יו"ר ועדה קרואה, אדוני היושב-ראש, ואתה מכיר את זה טוב ממני, הוא ראש עיר, ראיס לכל דבר ועניין, אז ראיס לכל דבר ועניין יוצא מהנישה של ועדה קרואה ממונה לנישה של ראש עיר באמצעות ממש ג'וב כזה שנעשה לו, זה פוגע בו מבחינת היושר האישי, המוסר האישי. זה חוק פוגעני באיש, פוגעני לישוב עצמו, והיה טוב לו היינו דנים בו בימים כתיקונם ולא בתקופת בחירות. תודה רבה. זאב אלקין. ברשותך אדוני, היה לפני כמה דקות פיגוע בתל אביב. נאחל לכולם החלמה מלאה לפצועים כמובן. אדוני היושב-ראש, אני מבקש לפי דבריי התייעצות סיעתית. אין התייעצות סיעתית. ולפנים משורת הדין?

אתה מחייב אותי לנמק כל רוויזיה בנפרד.

קודם כל סיכמנו לפני דקה שנותנים כמה דקות. עוד לא עברה דקה עוד רטוב ההקלטה. ודבר שני ברוויזיות זה מה שנהוג אצלי בוועדה - אתה מדבר על רוויזיות באפן כללי. היו פה אין ספור רוויזיות. סיכמנו משהו לפני דקה. אתה רוצה לחזור בך תעשה מה שאתה רוצה. תבוא, תגיד לי באוזן: אני צריך חמש דקות לשירותים, אתן לך שבע דקות אבל עזוב את המשחקים. אני רוצה חמש דקות לדבר עם אדוני, להתייעצות סיעתית איתך. זה משהו אחר. אתה לא צריך אפילו לשאול את היועץ המשפטי. זאת התייעצות איתי. אני מכריז על הפסקה של חמש דקות. (הישיבה נפסקה בשעה 13:29 ונתחדשה בשעה 13:34.) אני מחדש את הישיבה.

אני מושך את הרוויזיה לגבי מה שהצבענו קודם על עמית הלוי. אם כך, נלך להצבעה על כל הרוויזיות. משפט, תן לי. לא הספקתי לדבר.

משפט אחד. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מסכם את הדיון העצוב הזה. מנקודת מבטך. ומבטי. אני חושב שמנקודת מבטם של הרבה אנשים שהולכים להצביע בעד החוק שהם לא מאמינים בו. מדובר פה בהצעת חוק רטרואקטיבית, כי מבחינת משרד הפנים והפסיקה הבחירות כבר התחילו בשליפה הראשונה של הספר.

זו הצעת חוק רטרואקטיבית, פרסונלית. היא שונה מאוד מהמקרים שהבאת כי זה שראש מחלקת חינוך מקומית יכול להתמודד עד לזמן רלוונטי שהוא צריך להתפטר, זה כולם יודעים. כל מי שמתמודד יודע שזו אופציה קיימת. כל מי שנכנס להתמודדות הזאת בתאריך הקובע והוציא כספים והתחיל קמפיין, יידע שיו"ר ועדה קרואה לא מתמודד. זה לא נתון לא רלוונטי למרוץ. יו"ר ועדה קרואה יש לו כוח עצום. זה לא איזה מועמד אנונימי שאולי יופיע ואולי לא יופיע. הוא ידע שספציפית האיש הזה אסור לו להתמודד לפי החוק. ואנחנו עכשיו בדיעבד רטרואקטיבית משנים מאוד את מערכת הבחירות בעיר הספציפית הזו שאף אחד בדיון כולל יוזם הצעת החוק, לא- - - משנים על הכול. שזה מכוון לעיר הזאת. הרי אם רצו לשנות את המערכת הכללית, יכלו לומר, כמו שאגב בזמנו התיקון שחוקקו אמרו: מהפעם הבאה. גם פה יכלו להגיד: מהפעם הבאה. לא עשו זאת ולא רק זאת עכשיו הוסיפו חטא על פשע בהסתייגות האחרונה, כי בסופו של דבר אין סיבה לומר שיו"ר ועדה קרואה מחזיק פחות מפתחות ממנכ"ל העירייה, ומנכ"ל העירייה, הוועדה הזאת, בבית הזה, אני עוד זוכר עצמי יושב פה אחרי דיונים, החליטה שלמנכ"ל הצינון הוא שנתיים, ועכשיו העבירו הסתייגות כלאחר יד אפילו לא בנוסח העיקרי של החוק בלי יכולת שלנו להסתייג על המספר הזה, שזה יהיה שלושה חודשים כאילו זה מנהל מחלקת חינוך. זה שהנושא הוסר נכון, אבל דרך המלך הייתה לשים את זה בנוסח העיקרי, לאפשר לנו אם אנו חושבים אחרת להגיש הסתייגויות, לאפשר אחר כך למליאה להצביע על ההסתייגויות האלה וזה לא נעשה. אפילו בנושא הכל כך משמעותי של תקופת צינון, אם כבר הולכים על זה, זה נעשה בדרך הכי עקומה מבחינת הליך החקיקה שמנעה למעשה מאתנו והכניס את הנושא הזה ברגע האחרון למרות שהוא נושא חדש פר אקסלנס לתוך הדיון הזה ומנע מאתנו מה שבדרך המלך היה יכול - המינימום שהיה לנו. לכן אני חושב שדרך הדיון פה הייתה לא נכונה, בהצעת חוק שהיא לא נכונה, לא מהותית ובוודאי בנסיבות האלה, וזה שחיכו פה, ושוב אני אומר לפרוטוקול בוועדה הזו, עם חוק שאתה סיימת, ואני לא בא בטענות אליך אלא בא בטענות לקואליציה. לא אתה קובע את סדר-היום של המליאה. אנחנו פה עבדנו קשה ומהר לפי בקשה של משרד הפנים על חוקי בחירות של כל הארץ, חוקים מוניציפליים.

הם לא עברו מליאה בשנייה שלישית, יודעים למה כי מחכים קודם להעביר את חוק טבריה כדי שלא יגידו אחר כך שכל חוקי הבחירות כבר עברו ורק חוק טבריה משנים אחר כך, אז מה שטענתם שכל כך דחוף ופונים הרבה מועמדים ורוצים לדעת מה לוחות הזמנים ואיך זה מתנהל כל המדינה מחכה כי עכשיו החליטו בשביל חוק טבריה לקחת כבן ערובה את חוק הבחירות המוניציפלי הכללי והוא יחכה גם השבוע לא יאושר כי טבריה זה יותר מהר ורוצים סמלית שזה יהיה לפני. זה מה שקורה. לכן אני חושב שכל המהלך סביב החוק הזה הוא אירוע שלא ייעשה, חבל מאוד שהוועדה הזאת הולכת לשם, חבל מאוד שאתה כאנוס על פי הדיבור מוביל את זה לשם. אף אחד לא מסתיר לא את הפרסונליות, לא את האטרקטיביות, לא שזה טבריה. הכול מהמקפצה. חבל מאוד שהגענו לשם. יש לכם רוב, אתם תאשרו אותו. אני מאוד מקווה שבית המשפט יתערב פה ויבטל את החקיקה, ואחר כך יבכו על בית המשפט שמתערב בחקיקה. קודם מעבירים חקיקה שהייעוץ המשפטי של החקיקה ושל הכנסת עוד בדיון ראשוני בוועדת הכנסת אמר שזו הצעת חוק שמעוררת קושי מאוד-מאוד משמעותי, בטח כשמחוקקת מיידית ולא מהבחירות הבאות, ומצפצפים פה על הייעוץ המשפטי, על הכול ברוב פרלמנטרי מעבירים את זה. תיתקלו לדעתי בפסילת החוק בבג"ץ, כולם מבינים את זה, זאת גם ההערכה לפי מה שאני יודע של הייעוץ המשפטי של הכנסת, ואחר כך יגידו בית המשפט מתערב לכנסת בענייני חקיקה. זה מקרה קלאסי שאנחנו נהיה אשמים בהתערבות הזאת. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אם כך, תודה רבה. אנו נעבור להצבעות על הרוויזיות. אעשה זאת בארבע הצבעות או לפי קבוצות כדי שזה יהיה מסודר. המחנה הממלכתי, למעט ההסתייגות שהוכרזה כנוסח חדש והוסרה. מי בעד הרוויזיה ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

6 נמנעים 1 אם כך הרוויזיות הוסרו. נעבור להצביע על רוויזיות של מפלגת העבודה, על כל הרוויזיות שלהן כמקשה אחת. מי בעד הרוויזיה ירים את ידו.

מי נמנע? הצבעה בעד 5 נגד 6 נמנעים - אין אם כך הרוויזיות הוסרו. קבוצת ישראל ביתנו.

הצבעה בעד 5 נגד 7

הרוויזיה של יש עתיד למעט ההסתייגות שנקבעה כנושא חדש. מי בעד הרוויזיות ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה בעד 6 נגד 7 נמנעים 0 אם כך הרוויזיות הוסרו. מכאן אנו עוברים לאישור החוק עצמו. הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 54) (הזכות להיבחר), התשפ"ג-2023, כולל ההסתייגות שהתקבלה, פ/3343/25, כ/9666 של חבר הכנסת עמית הלוי, חבר הכנסת אביחי בוארון, חבר הכנסת ששון ששי גואטה, חבר הכנסת משה גפני. מי בעד ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה בעד 7 נגד

נמנעים 0 אם כך החוק עבר ויועבר לשנייה ושלישית במליאה. אין רוויזיה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:45.